יוכלו לשבת ולהיות שותפים לדיון הזה. אמרתי ליועץ המשפטי לכנסת שיהיה דד-ליין לדיון הזה שעוסק במתן פיצויים לתושבי הדרום, מכיוון שיש היום יום עיון שעושים אנשי הלשכה המשפטית

מה הוא